אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים. חבר הכנסת איתן ברושי מבקש הצעה לסדר, בכבוד. אדוני היושב-ראש,

שמענו היום על אירוע במרכז הארץ,

האלטרנטיבות נדונו. סוכם שנצא עם סיכום פגישה. עד היום אנחנו מחכים לסיכום פגישה. מצפים מאתנו, גוררים אותנו חודשים על גבי חודשים. אני מזכיר, יש היצף. זה לא עניין של חוסר יעילות או של השקעה. ברור לכול שעל מנת להשקיע צריך שתהיה מינימום כדאיות כלכלית. בנושא של הבדיקה המשפטית, כרגע אני מבין שהמצב הוא שאין כלום. עוד פעם אנחנו חוזרים חצי שנה אחורה.

אני מבין מהנציגים פה שכל הסיכומים שהיו בפגישה בכלל לא רלוונטיים והם בכלל בבדיקת היתכנות. ההשלכה של זה ברורה מאוד. אני אומר בסוף, אנחנו לא צועקים "זאב,

בסוף המפעל הזה ייסגר,

וזה יהיה רשום על משרדי האוצר והכלכלה. זה רשום עליכם שלא השקעתם. אם היית שֹם את הכסף במקום על לוביסטים - - - השר הממונה עליך אמר לי לפני שבוע: במצב השוק הזה אל תשקיע. הוא אמר לי באלו המילים: "אם אני היום במצב שלך אני לא משקיע." אתה איש עסקים.

רונן יונה, עידו סופר, אתם רוצים שאני אתחיל לצעוק? אני יודע טוב יותר מכם. לגבי הנושא הזה, אם אנחנו מאשרים את זה בסופו של דבר, אתה יכול לפתוח מייד בחקירה? הרי זה מה שהסברתם לנו, שלכן אתם עושים 0.25%, כדי שתוכל להימשך חקירה. תוכל לפתוח בחקירה מייד? זה לא פתיחה בחקירה.

מתכוון לעקוב על מנת להבין אם יש מקום לפתוח בהליך שנקרא בחינה מחדש. זה בהתאם להחלטת השרים. את זה אוכל לעשות. אני עושה את זה באופן שוטף. באיזו עילה תעשה

בשל הבקשה שלנו זאת העילה. מה זאת אומרת "הבקשה שלנו היא העילה"?

תבהירו את זה, בבקשה. החלטה אומרת שהסמכות לפתוח בהליך של בחינה מחדש היא של הממונה: יעקוב אחרי מצב השוק, וככל שהוא ימצא מנימוקים מקצועיים שאכן מתקיימות עילות שמצריכות הליך של בחינה מחדש הוא יעשה כן. הוא לא צריך בשביל זה פנייה, הוא יכול לעשות את זה לפי החוק על דעת עצמו. על מנת לעשות את זה הוא צריך בסיס מקצועי,

לגבי נשר רציתי לדעת, את יכולה להגיד משפט לגבי העניין הזה? אני לא פותח דיון מחדש. מה מצבה של נשר? אני משנה למנכ"ל נשר. אני חוזרת על מה שאמרתי בישיבה האחרונה. התחרות הלא הוגנת מכרסמת משמעותית בתעשייה היעילה, וזה נשר. נשר בשנה האחרונה צמצמה את היכולות שלה, גם פיטרה אנשים וגם צמצמה את יכולות האספקה שלה. זה כבר לא התייעלות אלא צמצום יכולות האספקה. אנחנו תעשייה יעילה מאוד. אנחנו לא יכולים להתמודד בתנאים של תחרות לא הוגנת. אני רוצה לומר מילה בנושא המענקים.

זה מספיק לי. אין צורך.

גם ממה שאמרת בישיבה הקודמת וגם ממה שאמרת עכשיו, שמצבה של נשר הוא לא המצב שהיה פעם.

שיש הידרדרות של הנושא הזה בגלל התחרות. צריך את כל הבעיה הזאת לפתור

עודד פורר, בקצרה. אני פשוט לא פותח דיון על כל הנושא הזה. צריך להחליט. היינו פה בדיון שגם הוא היה בתקופת הבחירות. הניחו בפנינו מסמך שממנו היה ברור לחלוטין שיש מקום להטלה של היטל היצף. היה ברור מן המסמך שעשו פה לוליינות של הוועדה המייעצת כדי להסביר לנו למה ואיך אנחנו מתחמקים מזה כי לא רוצים. הוועדה המייעצת קבעה הפוך. עידו, אגיד לך בדיוק מה היה. הבעיה היא שאתם החלטתם - - - אני יודע שאני יכול לעשות היום מה שאני רוצה, בגלל שאולי אני לא אהיה בכנסת הבאה. אני מבקש לא להפריע. יש לחבר'ה האלה תכונה מדהימה: הם מבינים בכול. הוא יודע לנהל מפעל מלט, והוא יודע לנהל גזרניות של אופנה, והוא יודע בדיוק איזה בדים אפשר לגזור כך ולגזור כך, ועל מה הוא מטיל מכס הגנה ועל מה הוא לא מטיל מכס הגנה.

על בגדים מסוימים הם כן מטילים מכס הגנה אבל על הכפתורים לא.

בכלל, לשם מה צריך את המפעלים? תנהלו אתם את העסקים האלה. ברור לחלוטין לכל מי שעיניו בראש שצריך להטיל פה היטל היצף. אני אומר לך: אתם מוליכים בכחש את העובדים ואתם מוליכים בכחש את המפעלים האלה. לשם זה יוביל. עשיתם את זה בתעשיות אחרות. בתעשיית האופנה לפני שנה היו 200 יצרנים והיום יש כבר רק 100. גם פה תראו עוד מעט עוד מפעל נסגר ועוד עובדים הולכים הביתה, וגם במפעלים האחרים הולכים הביתה. אם יש מדינה שמייצרת פה מציאות שמחייבת הטלה של היטל היצף וראינו את זה מהחקירה שעשו אז צריך להטיל היטל היצף. עכשיו כאילו הגיעו לאיזו הסכמה עם העובדים אבל אין שום הסכמה עם העובדים. עושים צחוק מן העובדים ומאיתנו וכך זה נראה, ובסוף לשם זה גם יגיע: העובדים ילכו הביתה,

כמה הם יחזיקו מעמד?

אני לא מתייאש ואני עושה את כל מה שאפשר על מנת שהעובדים לא ילכו הביתה. אני לא מתרגש מן הדברים שנאמרים פה ובמקומות אחרים. אני מבקש להתייחס. אני מייצג את סימנט יבואן המלט. תאמר כאן משפט. אתה לא פותח את הדיון. אני עו"ד דרור שטרום ואני מייצג את סימנט. אני רוצה להגיד שני משפטים קצרים ביותר, אם יורשה לי. ראשית, הדיון הזה מתנהל מחוץ למחוזות הסמכות והחוק,

גם במישור הזמן וגם מן הבחינה המהותית. עם כל הכבוד לכולכם ולחברי הכנסת, ויש לי כבוד לכל מי שנמצא כאן, דיון בהיטלי סחר ששייך ליחסי הסחר הבין-לאומיים של מדינת ישראל הוא לא דיל עם עובדים של מפעל שמחזיק 8% מן השוק. זה לא המסגרת שאנחנו נמצאים בה. אם אפשר רק להשלים משפט אחד. הדיון בהיטלי סחר בנוי מממונה על היטלי סחר, ועדה מעליו ושרים מעליהם.

יוליה לרנר שניר, בבקשה תעני לו. עוד לא השלמתי את דבריי. בסדר, אבל אמרנו שתדבר בקצרה. אבל לקטוע את המשפט באמצע? אפילו במשפט של עליזה בארץ הפלאות נהגו יותר לפי סדרי דין מאשר בדיון הזה. סיימת? בהשראת אדוני ודבריו כנראה שסיימתי. תודה רבה, אני מודה לך. היה חשוב לי לדעת, אם אכן לא מתקבלת החלטה לגבי היטל היצף, כמה כסף תרוויחו מן הייבוא? הרבה פחות מ - - - נרוויח אלפית ממה שמונופול המלט, שעליו אתם מגנים, ירוויח עכשיו. אני רוצה לענות לו. אני המשנה למנכ"ל נשר. לה לא הפריעו לדבר, אגב, אותה לא קצבו בשני משפטים ולה נתנו לסיים את דבריה. אותי קטעו. לא אזלזל בכבוד היושב-ראש אבל אני חושב שזה לא צורה להתנהל. לשני הדברים אני רוצה לענות לנציג סימנט.

לא מדובר על 8% מן השוק אלא על 60% מן השוק כי גם נשר בבעיה הזאת. פה אנחנו לא יושבים לפתור את הבעיה של הר-טוב. לא לפי החלטת הממונה. זה פשוט לא נכון. לא קראת את החלטת הממונה. יש החלטת ממונה. גברת, את לא עונה לו. אני מבקש לא להתערב בדברים שלה. אם אתה חושב שלא נתתי לך מספיק לדבר, אני מוכן לתת לך עוד. בכל מקרה אם נאשר את זה הרי תגיעו לבג"ץ.

בגלל שיש לכם עורכי דין טובים. אני עורך הדין. תודה על המחמאה. מה המחמאה? אצלי זה מחמאה?

אולי בלהט הבחירות גם זה קורה... אצל גפני רק כשהוא אומר שיש יועצים משפטיים טובים זו מחמאה. לא עורכי דין טובים... המחמאה בשבילי היא שעובדים לא ילכו הביתה. רק להשלים את המשפט. לא מדובר ב-8% מן השוק. מדובר על כל התעשייה המקומית.

לגבי הדוחות הכספיים של נשר נראה לי שאתה לא יודע את המספרים ואין התפקיד שלך לדעת. את לא מדברת איתו. אם אני לא יודע אז למה את לא מביאה את הנתונים?

גברת, אני לא מרשה לפתוח את הדיאלוג הזה, עם כל הכבוד. כמה עוד נשב על זה? בבקשה, אם את יכולה להשיב לו. הוא אומר שיש לו טענות משפטיות.

אולי רק אשלים את דבריי במשפט אחד רגוע ואז היא תשיב לכל המכלול. בבקשה. יש לנו החלטות כתובות, גם של הממונה, גם של הוועדה. הנזקים של נשר, ככל שיש כאלה אני שומע כאן שמביאים נתון חדש, מגניבים אותו לוועדה לא מופיעים שם. אין שום נתונים על נזקים לנשר. עובדה שנכון לעכשיו, שלוש שנים אחרי תחילת הייבוא נשר היא מונופול, מונופול שיש לו רווחים יותר מאשר ליבואן קטן. אז אם שואלים אותנו כמה אנחנו מרוויחים או לא מרוויחים, אולי כדאי שיבדקו קודם כמה המונופול מרוויח, שחילק רק לפני שנה וחצי 290 מיליון שקל דיווידנד מכל ההיצפים הנוראיים שקורים פה. תודה. עוד משהו? לא, זה בסדר, מספיק. את רוצה להשיב לו? גם לי יש מה לענות. אמנם לא למדתי משפטים ואני לא משפטן. יש לי מה לענות אבל אני מעדיף לא לענות, בגלל שאני לא איש מקצוע.

אני אומרת באופן כללי.

אדרש לטענות לגופו של עניין. אני חושבת שניתנו גם ליבואנים, כמו לכל שאר הצדדים בחקירה הזו, מספר רב של הזדמנויות להשמיע את הדברים, ואנחנו מכירים את הדברים. השר קיבל את החלטתו ושר האוצר אישר. אנחנו נמצאים היום בוועדה במסגרת החוק. כפי שידוע, השלב של ועדת הכספים הוא חלק מן ההחלטה.

מאמינים שההחלטה של השר שלנו הביאה לידי ביטוי את כל הטענות ואת כל השיקולים והיא

תודה רבה. אני רוצה לומר משהו לאדוני. לא אמרתי אותו עד עכשיו ואני גם לא מאמין בגישה הזאת מבחינה אידיאולוגית ערכית. במדיניות שלנו אנחנו תמיד בעד כלכלה חופשית. אדוני היושב-ראש, אתה חייב להקשיב. לדעתי זה מה שיקרה אחר כך: כשאתה תדבר עם יושב-ראש ועדת הכספים הבא שיהיה אני מעריך שאתה תשכנע אותו במה שאני אומר עכשיו. גפני לא מדבר עם עצמו... סתם אתם עושים צחוק, סתם. אנחנו מלווים את הדיונים האלה כבר זמן רב מאוד, ואנחנו מגלים מדיון לדיון בכל פעם כמה תוהו ובוהו יש בתעשיית המלט במדינת ישראל. יש פה תוהו ובוהו, ואסביר למה. נשר היא חברה שמרוויחה באמת טוב,

ולמי בעיקר היא מוכרת? למי היא מוכרת חלק גדול ממה שהיא מייצרת?

היא מוכרת להם במחיר שונה מן המחיר בארץ. לארץ אנחנו מייבאים מחוץ לארץ, למרות שיש לנו גם מפעל מקומי מצוין כמו מלט הר-טוב שאפשר גם לקחת ממנו, אבל הוא לא יכול לעמוד במחירים של חוץ לארץ. כאשר אנחנו רואים את התוהו ובוהו הזה, את הכאוס הזה, אני אומר לכם בצורה שאני לא מאמין בה מבחינה אידיאולוגית ערכית: נצטרך להתערב כמדינה בשוק המלט. אדוני היושב-ראש, לא הקשבת לאף מילה שאמרתי. הקשבתי לכל מילה. דרך אגב, תראה שזה יקרה אחרי הבחירות. סוף סוף יש מצע כלכלי לליכוד. עד עכשיו לא ידענו מה המצע. עכשיו קיבלנו מצע. אידיאולוגית ערכית אני מתנגד להתערבות בכלכלה. אבל ועדת הכספים כבר החליטה. תראה במה אנחנו עוסקים. אספו אותנו לדיון מיוחד כדי לאשר דיון שכבר היה. זה באמת מדינה נאורה... אני אומר לך שמה שקורה בתעשיית המלט זה הכאוס הכי גדול שאני מכיר בשנים האחרונות. ליווינו פה בוועדת הכספים אין ספור סוגיות. ברור שראינו גם הרבה בעיות, שבסופו של דבר השוק ידע לפתור אותן בעצמו. תעשיית המלט במדינת ישראל, אדוני היושב-ראש, היא מסוג המקרים שאין כנראה ברירה. אני חוזר ואומר: בניגוד לאידיאולוגיה ולערכים שלי, שדוגלים בכלכלה חופשית

אין כנראה ברירה פרט להתערבות של המדינה בשוק המלט במדינת ישראל.

אם אתה יודע שחברת נשר מייצרת כמות גדולה מאוד של מלט ומספקת לפלסטינים מלט במחיר נמוך בהרבה ממה שהיא מספקת בארץ ואת השוק המקומי ממלאים יבואנים שמביאים את המלט מחו"ל, בזמן שיש לנו את חברת הר-טוב שיכולה לייצר מלט גם בארץ אבל היא לא יכולה לעמוד במחיר ולכן אנחנו נדרשים להיצף, יכול מאוד להיות,

שאין ברירה ולא מן הנמנע - - - אפשר, כבודו, שהמכתב יוקרא לפרוטוקול של

אולי אני אקח ממלא מקום שיהיה יושב-ראש הוועדה... זה לא, אבל אם אתה רוצה שנמלא את מקומך...

יש שקיפות של עניינים שנידונים בדיון הזה. אני חושב שמן הראוי שזה יהיה בפני הוועדה. זה עניינים פנימיים של הר-טוב ולא רלוונטי אליך. איך לא רלוונטי אם זה משפיע פה על ההחלטה? אסכם את דבריי במשפט אחד: כל מה שאתה תעשה פה היום לא יוביל לשום דבר. לא יהיה היטל היצף. משרד האוצר מתנגד נחרצות.

אנחנו מבזבזים פה את הזמן שלנו לריק. לכן מה אתה מציע לי לעשות? בואו נגיד את האמת: לא האוצר ישתף איתך פעולה, והר-טוב בסופו של דבר יישארו קרחים מכאן ומכאן, לא יקבלו פתרון. כל מה שאנחנו עושים פה כרגע, אנחנו מראים לכולם כאילו אכפת לנו ואכן אכפת לנו אבל בסוף אין לנו שום תוצאות שאנחנו יכולים להביא. אין שום ברירה אלא התערבות של המדינה בשוק המלט, כולל פיתוח. מה אתה מציע לי לעשות? אל"ף, פיקוח. קודם כול בעניין מכירת המלט לפלסטינים. יכול להיות שעל ידי זה יכולות להיפתר חלק גדול מן הבעיות, שיותר לא נמכור לפלסטינים אלא נמכור רק בארץ. אין בעיה. זה יכול לפתור חלק מן הבעיות. איך יעשו מנהרות אם לא תיתן להם מלט? אולי גם יהיה חסר להם מלט למנהרות. יכול להיות שזה חלק מן הפתרון. אני אומר עוד דבר אחד: חלק שני לפתרון הוא פיקוח, אמתי לגמרי, גם מבחינת נתח השוק. יכול להיות שיש איזשהו מונופול שהוא כנראה גדול מדי ויכול להיות שגם אל המונופול הזה נצטרך להיכנס. כרגע המדינה אם לא תתערב בשוק המלט גם הר-טוב לא תהיה יותר במשחק, זה דבר ראשון. ודבר שני, לצערי הרב גם אלה שמייבאים וגם אפילו נשר לא יהיו במצב אידיאלי. לכן צריך התערבות בשוק המלט. כל הנושא שעומד לפנינו לצערי לא ייצא אל הפועל. אני מבקש לומר לחברי הוועדה:

שהוא איש המקצוע בעניין הזה, הביע את דעתו בוועדה. הוא אמר את זה גם מקצועית. בסופו של דבר הם מבקשים היטל היצף ברמה נמוכה מאוד. אני לא חולק, מיקי

זה תמונת המצב. מה המעלָה בהיטל הזה? שעדיין נמצאים על המגרש, עדיין נמצאים במשחק. דני טל, אם נאשר את זה, יתבקש על ידינו לעשות את הבדיקה המחודשת באופן מיידי ולדווח לוועדת הכספים בעוד שלושה חודשים שזה כבר יהיה בכנסת הבאה, כדי שנראה מה אפשר לעשות הלאה. זה חלק אחד. החלק השני, היה דיון, כפי שאמרתי לכם. אני רוצה לומר לכם מה היה בדיון. היה בדיון עוד יותר, רק לא הכול נכתב. השתתפו בדיון הזה שר האוצר, שר הכלכלה, מנכ"ל משרד האוצר, מנהל הרשות להשקעות ופיתוח, יועצת בכירה למנהל הרשות להשקעות, יושב-ראש מלט הר-טוב שי וייל, רונן יונה, מנכ"ל מלט הר-טוב, אבי אלימלך, יושב-ראש ועד העובדים של מלט הר-טוב. בסיכום שקיבלתי עכשיו יש את מטרת הדיון: "מתוך מטרה לאתר פתרונות וסיוע למפעל בשוק המלט היצרני בישראל, ביחד עם משרד האוצר והרשות להשקעות בפיתוח בתעשייה במשרד הכלכלה והתעשייה". הצעות לפתרונות שהועלו בדיון: "משרד האוצר, משרד הכלכלה והרשות להשקעות בוחנים את האפשרות ליצירת מסלול תחרותי בענף המלט אשר הוגדר כענף ריכוזי. המסלול יקודם על ידי הרשות להשקעות, בשיתוף אגף התקציבים לאחר דיון והבנה כי בשל הרגישות והקושי בתקופה הזו של הבחירות לקדם הוראות מקצועיות, כל הנושאים ייבחנו רק לאחר הבחירות, וזאת בכפוף לגורמים המאשרים מקצועית ומשפטית. משרד האוצר ומשרד הכלכלה יכנסו את הקרן לבחינת מפעלים ועסקים במצוקה לטובת בחינת תיקון תקנות הקרן למפעלים במצוקה, וזאת על מנת שתוכל לתת סיוע למפעלים ברשויות במעמד סוציו-אקונומי נמוך. נושא שימור עובדים הועלה בדיון." האמת היא שזה כתוב פה פרווה. זה לא היה כך בדיון. בדיון זה היה חזק יותר. אבל בסדר, כך כתוב. "נושא שימור עובדים הועלה בדיון. נמסר על ידי מנהל הרשות להשקעות ומנכ"ל משרד האוצר כי זו משימה בעייתית ונדרשת החלטת ממשלה נקודתית ומקור תקציבי ספציפי." בישיבה זה נאמר חזק יותר. תמונת המצב היא כזאת, שיצטרכו בחודשים הקרובים להתחיל את המסלול החדש הזה, וזה יצטרך לבוא לכאן לוועדה. אנחנו נצטרך לדאוג לכך. ברור לך שזה לא יהיה. ברור לך שכל מה שכתוב שם לא יקרה, אתה יודע את זה הרי.

שאין לנו סמכות לאשר משהו אחר מאשר 0.25%. ברור לי שאם אנחנו מאשרים את זה אנחנו על המגרש. ברור לי מה ששמעתי משר האוצר ומשר הכלכלה, שהם הולכים לפתרון. אנחנו לא יודעים מה יהיה, אנחנו הולכים לבחירות בתוך מספר קטן של שבועות. אנחנו בכל מקרה נדרוש מוועדת הכספים הבאה שתהיה חלק מן העניין.

שאנחנו מבקשים מדני טל שיבחן מחדש את העניין הזה ובתוך שלושה חודשים ידווח לוועדה. לכן אני מציע לאשר את בקשת השרים. במידה ולא נצליח בזה נצטרך לראות פתרון אחר. אני מצביע על הבקשה של השרים.

ברור לך לחלוטין, לדעתי גם למי שעוסק בייבוא, חוסר הוודאות שזה מייצר גם כלפיהם אם הייתי בעל עסק הייתי מעדיף לחיות בסביבה ודאית: אני יודע מה המחירים, אני יודע מה העלויות, ובזה נגמר הסיפור. זה פשוט מייצג משק של אי-ודאות, של ברדק, וכך זה ייראה. בסוף כולם ייצאו קרחים מכאן ומכאן. אני בטוח שמי שעוסק פה בייבוא יגיד את אותו דבר. הוא היה מעדיף לדעת שיש 4% 5%, ועם זה הוא יודע להתמודד, מאשר עם זה שבעוד חודשיים זה פתאום יהיה 7% או 8% או איזה מסלול אחר.

לא מכיר את הצורה הזאת של ניהול עסקים. משרד האוצר עומד מאחורי הסיכום שגפני קרא, שיהיה מסלול, ואיזה מסלול יהיה?

הוא אמר שהם לא מתייחסים. פשוט מערבבים את כולם. צו היטלי סחר ואמצעי הגנה (היטל היצף על יבוא צמנט פורטלנד אפור מטורקיה ומיוון) (הוראת שעה), התשע"ט-2019 "בתוקף סמכותי לפי סעיף 32יח(א) ו-(ג) לחוק היטלי סחר ואמצעי הגנה, התשנ"א-1991 (להלן,

לאחר שקיבלתי לידי את המלצות הוועדה המייעצת, באישור שר האוצר ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 56 לחוק, אני מצווה לאמור: הגדרות 1. בצו זה "טובין" צמנט פורטלנד אפור המיוצר ביוון או בטורקיה או המיובא מיוון או מטורקיה, הכלול בפרט מכס 25.23.2900; "ערך העסקה"- כמשמעותה בסעיפים 130 עד 133ג לפקודת המכס; "פרט מכס" כמשמעותו בצו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין, התשע"ז-2017." בסעיף 2, היה בטעות בנוסח "או סופקו מספקים".

אנחנו מורידים את זה. "הטלת היטל היצף 2. על טובין שיוצרו בידי יצרנים כמפורט להלן בטור א', מוטל היטל היצף בשיעורים מערך העסקה,

הנקובים לצדם בטור ב': טור א' שם היצרן ומדינתו טור ב' שיעור ההיטל באחוזים

0.25 KCS KAHRAMANMARAS CIMENTO BETON SANAYI VE MADENCILIK ISLETMELERI A.S. (טורקיה) 0.25 CİMKO ÇİMENTO VE BETON SANAYI TİCARET A.S. (טורקיה) 0.25 İZMIR ÇIMENTO FABRIKASI TÜRK A.S, CİMENTAS (טורקיה) 0.25 ÇIMSA ÇIMENTO SANAYI VE TICARET A.S. (טורקיה) 0.25 GOLTAŞ GOLLER BOLGESİ CİMENTO VE SANAYİ VE TİCARET A.S. (טורקיה)